בוקר טוב, שלום לכל הנוכחים,

מסביב יהום הסהר ופה אנחנו דואגים להמשך תפקודה של מדינת ישראל, לפחות לגבי אותם אוכלוסיות

אז למי שלא היה בפרק הקודם,

אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על הבעיה של השילוב קודם כל, של הרצף הטיפולי של דיירי רחוב, קשישים, אסירים, אוכלוסיות שנופלות בין הכיסאות. דיברנו על יישום עם מיסוי זכויות לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות,

אנחנו נפרט את זה יותר, שלא כל אחד דומה לשני, אז כל אחד צריך את

אבל אני יודעת בוודאות, קיבלת 40 אחוז נכות מביטוח לאומי, אתה לא יודע מה הזכויות - - - מקבלים, לפני כמה שנים,

דאגנו כשבנאדם מקבל את המכתב מביטוח לאומי וכתוב בו אחוזי

זה לא קורה היום, פשוט לא קורה היום, למרות

בכל המרפאות שלנו יש את הדברים הבסיסיים שיש מודעות והמסכים מיידעים על זכויות שיקום. עכשיו אני רוצה כן לספר על דבר שעשינו כדי להגביר את מיצוי הזכויות, כי היום באמת לשים מודעות ולשים ברושורים זה כבר באמת עולם ישן, מה שעשינו זה הצלבנו,

לקחנו את מה שנקרא, רשם בריאות הנפש זה מתעד איזשהו רשימה ממוחשבת שמתעדת את

אבל בואי תספרי לנו רגע מה קורה, מרגע שבנאדם ממלא את הטופס,

כמה זמן לוקח לו עד שאתם מאשרים באמת שהוא קיבל, לא, כשהכול בסדר ובאמת הוא יכול להתחיל להימנות

לתת לאנשים הרבה יותר בחירה לתפור את התוכנית השיקומית, באופן עצמאית ולא לכפות על הבנאדם, להגיד זה מה שיש, לתת מה שהרבה יותר אנושי ונכון וההתאמה של השירותים

וצפון, מה זה צפון?

השאלה שלך זה כמה אנשים היום מקבלים שירות,

כמה האוכלוסייה שחולשת עליה המחוז הזה?

או האזור שאתם קבעתם אותו? ומה ההיגיון מאחורי הקביעה

אם היא מתקיימת ככה, השאלה היא מה עם כללית שחולשת על - - - איך ידעת שאני רציתי עכשיו לתת לכללית?

הקדמה.

נורית איתן גוטמן,

מי מדבר אתו? זה בתוך מערך בריאות הנפש,

תמיד צריך גם, כמו שדני ציין, מסמך מהרופא, מסמך מהפסיכולוג

הגברת קויתי, יש לכם מידע בעניין הזה? אין לי נתונים בנוגע למה האחוזים,

מה שהדגשתי קודם זה בעצם, באמת, שלב עוד מקדים, האם מתחילים איתם בכלל תהליך סל שיקום, במסגרת האשפוז והתשובה היא שבחלק מהמקרים לא

בגין סעיפים - - - כדי שקופות החולים יוכלו לפנות

באישור האדם, כמובן. כמובן בהסכמת החולה, לא

אנחנו רק נגדיל את מספר הפונים,

יוכלו לקבל שירות ובתיה ציינה פה שני חסמים מאוד משמעותיים,

עליהם גם העובדת הסוציאלית מהמאוחדת,

זה זמן ההמתנה עד

לא היה להם מושג שהם זכאים לקבל שירותי שיקום. לא מזמן פנה אליי אבא לבחורה בת 24, נפגעת תקיפה מינית, מוכרת בביטוח הלאומי מגיל 18, הם לא היה להם מושג שיש דבר כזה סל

לא יכול

ש-58 אנשים ישרתו 35 אלף ואנחנו עכשיו נבקש שעוד אנשים יממשו, אז בכלל יקרוס כל המערך

נכון, נכון.

חובתכם כוועדה,

כוועדה שיש לה כוח לדרוש ממשרד הבריאות דרישה של תקנים, אם משרד האוצר פה ויכול

המלווה שלי,

לפחות, בתפיסת הרווחה, הוא משרד העבודה והרווחה והעובדה שמתמודדי נפש,

במשרד העבודה והרווחה, אתם שייכים לבריאות והם לא עם

אני רוצה לאפשר לסטפן קליינמן,

עמותת משפחות בריאות הנפש, אנחנו בית ל- - - גילוי נאות, הייתי בין מנהלי העמותה. אנחנו בית ל-3,700 בני משפחה ותודה לאדון שדיבר לפניי, הבנתי שהדיון הזה הוא דיון של חסמים, אני רוצה להתייחס למה שאמרה עורכת הדין הקודמת על מקרה,

מקרה שמישהו